שלום לכולם, אני

סיומה של השנה האזרחית.

למי שתהה מה עשינו בין הדיון הקודם לדיון הזה,

יש מקומות שבהם זה יותר נפוץ אבל גם כאן אני לא רוצה להכליל. צריך להגיד, המשרד יצא להליך מאוד רחב של שיתוף והיוועצות עם הציבור בנושא של האופן לשפר את השילוב והכלת ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך, וגם התופעה

אנחנו נתקלים בקושי. ברוב המקרים כאשר המשרד פונה לאותה רשות, הנושא נפתר, אבל יש מקומות חריגים אמנם אבל קיימים, שבהם הרשות המקומית לא מסכימה להעמיד את חלקה

מדובר בעצם בנוהל של משרד החינוך שקיים הרבה שנים. רוב הרשויות פועלות על פיו אבל הוא לא מעוגן בחוק. אנחנו רוצים להסדיר אותו.

בהבדל מהמצב בחינוך הרגיל, ביחס לחינוך המיוחד יש

במקרה הזה הבנתי שאתם מתייצבים בהסכמה אכן לקזז לאותן רשויות,

אני אתחיל ואומר שצר לי שקורים מקרים כאלו. אנחנו בכל הכבוד קודם כל מדברים על זכאות של ילד

זה משפיע בסופו של דבר על סוג הזכאות שניתנת לתלמידים, ורואים בצורה חד ערכית כשאתה מסתכל על רשויות, אתה יכול לראות שכיום ההתנהלות היא שונה מאוד מרשות לרשות.

כאן מצויה באותו אופן ואולי באופן חמור יותר בסייעות שילוב שנותנים לפעוטות עם עיכוב התפתחותי שאמורים להשתלב במעונות היום הכלליים. אני כולי תקווה שבקדנציה הבאה מעונות היום יהיו

חוק שמתייחס לאכיפה של דיני החינוך כי זה נמצא כאן בסייעות וזה עובר להסעות וזה עובר בעוד הרבה תחומים שונים בדיני החינוך שלמעשה משרד החינוך מוצא את עצמו בלי כלים

במקרה של סייעות זה לפי ביצוע. ברווחה אני יודע שיש כוח אדם שקולט סייעות, מחפש כל מיני סייעות סמך לילדים על הרצף האוטיסטי, דברים כאלה

ביחס לגובה התקציב הכללי הוא גבוה אבל הרשות לא יכולה לשים את המצ'ינג של ה-25% ואז כל התקציב הולך לאיבוד. במקרה של הרשויות החלשות האלה שלא מעמידות את התקציב, נניח שנברור את